בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החוקה. בוקר טוב לחברי חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ',

הכנסת לשעבר אורית סטרוק, בוקר טוב לאנשי